בוקר טוב. אני פותחת את הדיון בנושא הצעת צו הארכיונים (הכרזה על מוסדות מדינה). זה חוק, כן?

צו. מהות הדיון שלנו זה הכנסה של שלושה גופים שבעבר פעלו תחת חוק הארכיונים, שינו את התצורה המשפטית שלהם, זאת אומרת את צורת ההתאגדות שלהם, ולכן עכשיו צריכים מחדש להיכנס לצו הארכיונים. אני מבינה שאנחנו מדברים על גופים שיש את הסכמתם לעשות את זה וכיוון שמהותית כבר בעבר היו חלק אז זה רק דבר טבעי. אנחנו נרצה להעלות פה שאלה מעבר לגופים הספציפיים האלה כיוון שהוועדה עשתה בדיקה והסתבר שזו בעצם הפעם הראשונה מזה עשורים - - - משנת 90'. משנת 90', זה כבר 30 שנה, פעם ראשונה ב-30 שנה שמכניסים גופים לתוך צו הארכיונים. מה שאנחנו רוצים לבדוק זה האם נעשתה איזושהי עבודת מיפוי לגבי גופים סטטוטוריים שהוקמו במהלך 30 השנים האלה - ויש הרבה מאוד כאלה - או ששינו את צורת ההתאגדות שלהם ושאמורים מבחינה מהותית להיות תחת צו הארכיונים, ואם לא נעשה מיפוי אנחנו בעצם היינו רוצים שייעשה מיפוי.

זה מה שאנחנו בעצם מבקשים, שייעשה מיפוי. מירב, מי הגוף הרלוונטי לעשות מיפוי כזה? בעיקרון, החוק הזה הוא תחת משרד ראש הממשלה, וארכיון המדינה אני משערת שיש להם נציגים פה. הנציגים של משרד ראש הממשלה ושל ארכיון המדינה אולי יוכלו לענות לנו על זה. יש פה נציג של משרד ראש הממשלה? - - - אבל יש נציג של ארכיון המדינה, אני מבינה. בוקר טוב. שמי נעמי אלדובי, אני היועצת המשפטית של ארכיון המדינה מטעם משרד ראש הממשלה. ארכיון המדינה הוא יחידה במשרד ראש הממשלה, אני מהלשכה המשפטית של משרד ראש הממשלה. לעניין המיפוי אני אגיד שנעשתה ועודנה נעשית עבודת מיפוי בארכיון המדינה, לוודא שכל הגופים שחוק הארכיונים ראוי שיחול עליהם, כך אכן יהיה. אנחנו גם בודקים אחורה כמובן מוסדות ששינו את המבנה התאגידי שלהם, גופים שהופרטו עם השנים. יש עוד שינויים שנדרשים להיעשות בתחולת חוק הארכיונים לגבי מוסדות כאלה, אז עבודה כזאת נעשית, היא אורכת זמן מטבע הדברים. אנחנו בדין ודברים גם אל מול הגופים הרלוונטיים וככל שיידרש אנחנו כמובן נבקש להכריז על גופים נוספים בצו. כרגע על הפרק אלה המוסדות הרלוונטיים. אוקיי. יש הערכה לגבי מתי אתם תסיימו? קשה לי כרגע להעריך, אני צריכה לבדוק את זה אבל זו עבודה שנעשית כל הזמן. סתם, זה פשוט מפתיע ש-30 שנה לא הוכנסו גופים, זה זמן ארוך. נכון. עבודת המיפוי התחילה בתקופה האחרונה. אני לא יכולה להגיד מה נעשה כל 30 השנים, אבל עבודת המיפוי הזאת התחילה לאחרונה. בסדר, תודה רבה. אני גם מעריכה שלא בכל השנים האלה את הייתי היועמ"שית. ברובן לא. כן, יש להניח. אני אשמח לשמוע נציגים של גופים. איציק שטיינברג, חברת נמלי ישראל. בכבוד. אני תומך בכל הדברים. כבר לפני ההכנסה לחוק אנחנו נוהגים כך.

לא חיכיתם לחוק, עשיתם את זה באופן וולונטרי.

תודה.

השידור.

אני מנהלת הארכיון בתאגיד, יש פה כמה אנשים מתאגיד השידור. אנחנו שומרים כמובן על החומרים שלנו. הארכיון שלכם, האמת, יש לו - - - אוצר.

ממש. נכון, ואנחנו גם עושים פרויקט דיגיטציה מדהים עכשיו. אנחנו באמת מצילים את ארכיוני רשות השידור וכמובן משמרים את השידורים של התאגיד, חלק כבר מונגש באתר, ומה שאנחנו לגביו דיגיטציה גם יונגש בעתיד באתר ייעודי שאנחנו מתחילים עכשיו לעבוד עליו, אז אני מברכת על המהלך. זה באמת יכול להיות אוצר אמיתי.

והגוף השלישי שלנו? נתיבי ישראל. נתיבי ישראל דיברו. חשבתי שמחברת הנמלים דיברו. נתיבי ישראל דיברו ותאגיד השידור דיבר. יש עוד אחד. מי השלישי, מירב? זה לא נתיבי ישראל. אני מבקש לדייק - נמלי ישראל.

הגוף השלישי זה חברת נתיבי ישראל. מי שדיבר היה נמלי ישראל ועכשיו אנחנו מחכים לנתיבי ישראל.

זה מאוד מבלבל העניין הזה. אז יש פה מהנמלים? אני מבקש לדייק. אני מהנמלים. לפי דברי ההסבר, שלושת הגופים מסכימים. מאה אחוז. נראה לי שאין לנו מה להתעכב יותר. צריך להקריא את זה? בעיקרון, זה כפי שנאמר. אני אומר שההכרזה והצו נעשים לפי סעיף 1 לחוק הארכיונים. ההגדרה של מוסדות המדינה, היא כוללת "לרבות תאגיד ממלכתי או ממשלתי וכן מוסד ממלכתי שהוקם על פי חיקוק, שהממשלה באישור ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת הכריזה עליהם בצו כמוסד מדינה לעניין זה." מבקשים להכריז על שלושת הגופים האלה כמוסד ממוסדות המדינה לצורך חוק הארכיונים. על זה מצביעים. נראה לי, כיוון שאני פה לבדי, אז פה אחד במשמעות המילולית של המילה. תודה רבה לכולם. בהצלחה בעבודה של הדיגיטציה ושל הצלת הארכיון, זה באמת אוצר בלום. כל הארכיונים חשובים אבל זה ממש אוצר תרבותי. תודה רבה. יום טוב. תודה רבה. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 09:45.